אסף פרידמן לאה קיקיון הנושא הראשון שאנחנו צריכים לדון בו הוא הפרק של ועדת השחרורים, שפה יש הצעת חוק על שולחן הוועדה, הצעת חוק מ/1335 - - - שעברה לפני תקופה קצרה,

אבל בעצם את ההוראות של אותה הצעת חוק הכנסנו לתוך חוק להארכת תקש"ח ולכן עכשיו, כשאנחנו רוצים לשים את זה בחוק הגדול קודם כל צריך למזג. הוועדה צריכה להצביע על מיזוג שתי הצעות החוק. מי בעד מיזוג הצעת החוק? זו הצעת חוק של ועדת שחרורים שעברה פה, בוועדה. זה מה שנוגע לוועדת השחרורים ועדה לעיון בעונש, היא עברה קריאה ראשונה ואז תיקנו פה בוועדה, פיצלנו ותיקנו, העברנו בתיקון לחוק להארכת התקש"ח, ועכשיו היא נמצאת - - -אנחנו בעצם - - - איזה סעיף זה? זה סוג של סעיף 20, הכנסנו את זה בתוך סעיפים בסימן ה' ועדות שחרורים. מי בעד המיזוג?

אחד המיזוג אושר. נבקש ממשרד המשפטים שיציגו לנו את הפרק הזה. אפשר הערה לפני? לגבי אנשים שהם מוחזקים בהליך משמעתי, שהם נעצרים כל מיני עובדים זרים, וכו'. איפה הם נכנסים פה, בחוק? הנושא הזה עלה לדיון בסוף הדיון האחרון. נציגת הפורום למען הפליטים הציגה בפני הוועדה את הנושא. יש פה שאלה אחת גדולה. צריך לחשוב אם בכלל

כי כרגע המצב שם זה שכולם רואים שופט. אין היום VC שם. אין היום VC שם. אם אנחנו נעלה את זה - - - אין בעיה, רק תגידו לפרוטוקול שאין היום ואין כוונה שתהיה. גם אם תהיה כוונה היא לא יכולה להיות כי אם החוק לא מאפשר להם את זה - - -היו הרבה אחרים שהיו שמחים לא להיות מופיעים כרגע בחוק. רק שיכולה להיווצר סיטואציה ש- - - זה סוג הדברים שחסר לי שאת לא נמצאת כאן. אם היית כאן הייתי לוחש את זה באוזן. אני מבינה מה אתה רוצה להגיד, אני רק יודעת גם שיש מציאות. אז משרד המשפטים יענה ואז, לפי זה, נקבל החלטה. מה שתחליטי מקובל עלי. גם דני חורין כאן. הוא רוצה לפתוח.

מה שאנחנו יכולים להגיד בעניין הזה זה שכמובן כל עוד לא תהיה הסדרה חוקית הדיונים יהיו של המוחזקים במשמורת באופן פרונטלי. אנחנו כן רוצים לנסות ולקדם איזושהי הצעת חוק שכמובן שתגיע לוועדה הזו ככל שתקודם כדי שתאפשר לקיים דיונים בהיוועדות חזותית במקרים המתאימים, לא לשנות את ברירת המחדל. ככל שההצעה הזו תקודם אנחנו גם נבחן ונראה מה היו השינויים שנעשו בהצעה הזו כדי לראות מה נכון להטמיע לתוך ההצעה שתעסוק בבתי הדין המנהליים. ניקח ברצינות,

את כל השינויים שנעשו על ידי הוועדה, ואז, בכל מקרה, ההצעה הזו תבוא בפני הוועדה הזו, ומובן שעד שלא תהיה הסדרה של הדבר הזה לא יהיו דיונים בהיוועדות חזותית של מי ש- - - אבל אני מבקשת גם שתהיה התחייבות לפרוטוקול שלא יהיה עיכוב בדיונים שלהם. אם צריך להיות דיון יתקיים דיון במעמד שופט. הדיונים בבתי הדין ביקורת משמורת מתקיימים, נמצאת פה גם ראשת בית הדין לביקורת משמורת, והדיונים מתקיימים בלי עיכובים. אני רוצה גם להדגיש בהמשך למה שאמרה חברת הכנסת קארין אלהרר, שמבחינתנו אנחנו רואים את זה כזכויות שלהם, ברורות לחלוטין. אם תביאו הצעת חוק נדון בה, נראה אם כן או לא, אבל כל עוד שלא ברור לחלוטין שהזכויות האלה שלהם צריכות להישמר, ומאחר ומדובר גם בכמות קטנה, לכן גם אין פה דחיפות לעניין הזה.

לא יתקיימו דיונים בהיוועדות חזותית ללא הצעת חוק. מקובל, תודה רבה, אדוני יושב-הראש. אני אנסה להגיד כמה משפטים. כמו שהסבירה אפרת או הסבירה נעה קודם מדובר בהצעת חוק שקודמה בנפרד. עד עכשיו הוועדה עסקה בהסדרת של הדיונים בבתי המשפט

ולכן נדרשו הסברים לגבי אופן קיום הדיונים כאשר האסיר משתתף מרחוק. חוק בתי המשפט לא חל על ועדות שחרורים, שהן ועדות שהמעמד שלהן קצת שונה, ולכן כדי להסדיר את הדיונים שיתקיימו בהן בתקופה שיש עדיין מגבלות בגלל הקורונה נדרשת החלה מפורשת. הפרק הזה כולל לא רק הוראות שקשורות ישירות לנושא של ה VC, אלא התאמות נוספות שקשורות לצרכים הדיוניים של ועדות השחרורים שנובעים מהאילוצים של תקופת הקורונה. אני אשמח להסביר על מה מדובר. לבחירתכם אם אתם רוצים שאני אגיד קודם את כל הנושאים, ואז להקריא ברצף, או שתרצו לעבור סעיף סעיף? כבר עברנו עליהם.

עברנו עליהם כאשר דובר על הארכת תוקף התקש"ח. נכון. אין שינוי בדברים האלה. שאלת הבהרה למה זקוקים לזה, בכלל? הרי השופטים במקרה הזה נמצאים בבתי הכלא.

לא צריך להסיע את העצורים, אלא להוציא אותם החוצה. למה דווקא הצורך - - - שאלה טובה, אני אסביר בדיוק. כמובן שבמצב שבו אפשר לקיים את הדיונים, בין אם בבתי המשפט ובין אם באולמות שסמוכים לבתי הסוהר, ההוראות האלה לפחות רובן לא רלבנטיות. גם זה עולה מנוסח החוק. כאשר אפשר לקיים את הדיון בנוכחות האסיר, לא משנה באיזה מהאולמות אז צריך לקיים את הדיון בנוכחותו. ההוראות שקשורות לקיום הדיון באמצעות Video Conference הן רלבנטיות רק בנסיבות שבהן אי אפר לקיים את הדיונים לא באולמות המיוחדים ולא באולמות הרגילים. יכולים להיות מצבים שבהם גם האולמות שסמוכים לבתי הסוהר לא יכולים לשמש בגלל שרמת הסיכון היא כזאת שהיא לא מאפשרת לקיים בהם את הדיונים בתנאי בטיחות. אז אני רוצה את הפירוט. הרי זה לא אותו הדבר. זה לא כמו לקחת את העצור ב "פוסטה", להעביר אותו למתקן אחר עד הדיון.

אז אני רוצה לדעת מה המקרים, כי פה יש משהו שהוא די דומה למודל הקודם,

רמת הסיכון היא לא דומה. רמת הסיכון להדבקה היא לא דומה, לכן אני שואל את שאלת הצידוק. אני לפני הכל, לפני החוק שואל: מה ההצדקה העניינית לדבר הזה? ברור לי שי מקרים חריגים שכן אבל שלא ייפול מצב שמהחריג

כי במקרה אנחנו דנו בכל הספקטרום. אז במקרה הכי קיצוני שם זה לקחת אנשים,

לפוסטה, לחכות למטה. פה מדובר על מקומות שהם בילט-אין בתוך במעצר.

פה צריך באמת להיות מקרה מאוד מאוד חריג כדי שיצטרכו להשתמש בזה. קודם כל בפתח תקופת הקורונה כשנפל עלינו כל הדבר הזה, היה מצב של אין יוצא ואין נכנס מבתי הכלא בכלל, ואז גם לא היתה אפשרות בכלל לשלוח את השופט ואת נציגי הציבור לדיונים במתחמי הכליאה, ונאלצנו לעשות את זה באמצעות ה VC. נכון לתקופה האחרונה, למרות שאני חייבת לציין שהמצב הולך ומשתפר, האולמות שמצויים במתחמי הכליאה שהם באחריות של שב"ס, פשוט לא עמדו בדרישות של תו סגול. הם הודיעו לנו שאין אפשרות לקיים שם את הדיונים. ברבות הזמן אנחנו שומעים אולי נציגי השב"ס יפרטו, אנחנו לאט לאט חוזרים לקיים אתה דיונים באולמות. אני יודע שחלק מהם עומדים בתו סגול. מה שעובד בתו סגול אנחנו מתחילים לקיים דיונים, ולראיה, היום יש יותר דיונים שמתקיימים באולמות שב"ס, כמו שהם התקיימו ב- - - אז אני שואל: בהנחה שכל האולמות עומדים בתו סגול - - - אז אנחנו בוודאי נקיים את הדיונים שם. אז מתי תהיה הצדקה להשתמש ב - - - לא תהיה הצדקה. - - - בהכרזה מלאה

כשאין יוצא ואין נכנס אז בוודאי. מה זאת אומרת אין יוצא ואין נכנס? הרי בתחילת התקופה היתה אפילו הצעת חוק שלא אפשרה פתיחה למבקרים. אני רוצה להקשות, גם על הנהלת בתי המשפט וגם על שירות בתי הסוהר אנחנו לא באותו מצב. גם היום אנחנו לא נהיה באותו מצב שהיינו בהתחלה. היתה גם פניקה. שופטים יכולים להגיע לאולמות היום. אז אני אומרת - מבחינתנו, ברגע שאנחנו מקבלים הודעה משב"ס שניתן לקיים את הדיונים באולמות שב"ס, אנחנו - - - אבל מתי אי אפשר לקיים? רק בגלל המגבלות של תו סגול, כשהאולמות לא עומדים בתו סגול. אז אם כל האולמות בתו סגול לא צריך את החוק הזה.

לא, סליחה. זה לא לגמרי מדויק. כמו שהערתי קודם יש כאן גם סעיפים שלא קשורים רק ל VC אלא גם להיבטים דיוניים אחרים שקשורים למגבלות אחרות שלא קשורות להגעה לאולם. ההוראות שנוגעות ל VC זה אכן נכון. אז אני חוזר אנחנו לא נמצאים במצב שהיינו בו אז. עכשיו חלק מהאולמות גם אם יוכשרו - - -אני רוצה שאנחנו נדע בוועדה שברגע שכל האולמות של בית המשפט, של אלה שסמוכים לבתי המשפט הם מוכשרים לתו סגול, זה אומר שלא צריך video conference יותר בהקשר הזה.

גם בהכרזה מלאה. לא, בהכרזה מלאה זה משהו אחר. מדובר על הכרזה חלקית.

מה זה הכרזה מלאה? הכרזה מלאה זה המצב הקיצוני - - - של סגירה. אתה צודק, כי ברגע שיהיו אולמות ואגב, אני מבין שהיום ברוב המקומות - - - חלק. אני רוצה להגיד משהו עקרונית ביום שאנחנו נקבל איתות מהנהלת בתי המשפט ושירות בתי הסוהר שיש תו סגול הסיפור הזה בטל, מה שאנחנו עכשיו נוגעים בו. רק החלק של ה- VC. אתה יודע מה? תעשה את זה הפוך

מעצר שיש אולם, אין אפשרות להשתמש ב- VC בנושאים כאלה, אלא אם כן בסגירה מוחלטת. אז במקום לעשות את זה גורף על כל המקומות ביחד אז - - -אז אם מחר יש שריפה בחדר של ה- VC, אז הם אמרו מקום שיש תו סגול וה VC עובד, אז חייבים אין חריגים. כה כתוב בהצעה. בהצעת החוק כתוב שמקום שבו אפשר לקיים את הדיונים באולמות שב"ס, אז מקיימים את הדיונים באולמות. אבל יש כאן משהו שצריך להבין. אנחנו כותבים חוק אל מול מצב נתון. השתנה משהו בחודשים האחרונים? - - - אנחנו צריכים לשמור פה על זכויות האסירים במקרה הזה בוועדת השחרורים. צריך להקטין ככל שניתן את האפשרות שימוש ב VC במקום שניתן. ההבדל בין מה שהיה אז לבין מה שקורה עכשיו, שעכשיו רוב המקומות אפשר לעשות אותם כבר בלי VC, כדי שלא נגיע לסיטואציה שמתוך נוחיות מערכתית - - -כולם אומרים לא,

הצעת החוק מאפשרת את זה, ואני לא רוצה שהיא תאפשר את זה. אבל דווקא המציאות מלמדת שאנחנו יותר ויותר מקיימים דיונים באולמות כי גם אנחנו רוצים לחזור לשגרה - - - בדיון האחרון כן קראנו סעיף שאומר בגדול את מה שאתה רוצה להגיד: "על אף האמור, אם מתקיימים דיונים בעניין עתירת אסיר או דיונים בפני ועדת שחרורים...." "...באולמות בתי המשפט הסמוכים לבתי הסוהר, ולא מתקיימים דיונים אחרים, יובאו לדיונים אלה בכל יום מירב העצורים והאסירים שניתן להביא, תוך ..." - - - אבל יש פה הבדל בין להגיד "מירב האסירים" לבין להגיד ברגע שזה קיים אין VC יותר. זה ההבדל. הכוונה היא אותה כוונה.

- - - אי אפשר או - - - אולי גם במקרים של אסירים בבידוד אז עדיין יש צורך ב VC,

כן יש מצבים - - - אז אתם, הממשלה, אומרים לפרוטוקול שמה שאמר חבר הכנסת סגלוביץ'

וזה מה שאמור להיות, וזו כוונת המחוקק.

מה שקורה כבר בפועל.

אם היה אפשר להכניס את זה בתוך החוק כתיקון קטן שלו, אנחנו נשמח מאוד. נשאיר לכם גם אחרי ההקראה לעשות את זה. שיעורי בית שלכם לאחר כך, באיזושהי תוספת קטנה, כי מצד שני אנחנו לא רוצים לקשור את הידיים ואת הרגליים במקרים של - אם זה בידוד, או קרה משהו,

אבל זו הכוונה. לא הבנתי עד הסוף כי יש הבדל עדיין בין מה שחבר הכנסת סגלוביץ' מבקש ובין מה שאתה אמרת עכשיו. להגיד שבמצב מסוים אין אפשרות לעשות את זה? אבל גם הוא מבין וגם אנחנו מבינים שלכתוב את המילה "אין" בצורה מוחלטת זה בעייתי. אני לא צריך שנגיד "אין". אני מבקש שמה שיהיה כתוב - - - שיהיה ברור שאין זכות לעשות - - - - - -שזה לא אופציה. שזה לא בגלל שזה נוח למישהו באותו מצב.

ככל הניתן, ככל שזה מתאפשר לקיים את הדיונים באולמות שב"ס הם יתקיימו שם, כמו בשגרה. אבל הוא רוצה יותר מ "ככל הניתן".

שניתן לעשות דיונים באולם הסמוך לבית הסוהר, כל הדיונים יתקיימו כסדרם,

- - - - - - גם חולה שחפת היום לא מביאים אותו. הקורונה לא המציאה את התנהלות שירות בתי הסוהר ולא את התנהלות בתי המשפט. אנחנו צריכים לראות את שהפתח שאנחנו פותחים ב VC לא נהיה פתח גדול מדי. אנחנו מדברים על ועדות שחרורים ועתירות אסירים, נכון? כן. ננסה לחזק את הסעיפים. אני פשוט רציתי להגיב במהלך הדיון, אבל סגרתם את הרמקול. מתוך 11 אולמות שקיימים יש 31 מתקני כליאה, יש 11 אולמות רק שבעה משרד הבריאות הסכים לראות בהם כאולמות שעומדים בתנאי התו הסגול, ומדוע? משום שבוועדת שחרורים יש יותר נוכחים באולם מאשר באולם עתירות אסירים. בעתירות אסירים זה דן יחיד, ובוועדת שחרורים זה שלושה, שהם חברי הוועדה, עוד קלדנית ועוד מרכז ועדה ועוד נציג השב"כ, שזה כבר שישה. חוץ מזה, לכן כאשר האולם שהוא קטן מדי ולא מתאפשר בו להקפיד על תנאי התו הסגול, משרד הבריאות לא אישר חלק מהם. שבעה פתחנו כמו שהבטחתי, והתחייבנו.

מה קורה עם השאר? מה הצפי לגבי השאר? יש אפשרות להרחיב? כי דובר בזמנו שתנסו לעשות התאמות, שיפוצים או דברים מהסוג הזה. אז ארבעה משרד הבריאות לא הכשיר בשום פנים ואופן לוועדות שחרורים, משום שמראש הן כוללות מספר יותר מדי גדול. ואני אגיד יותר מזה מה אנחנו עושים, ובטח הנהלת בתי המשפט תוכל להגיד לכם: למשל, יש לנו אולם ועדת שחרורים. פעם היו עולים בו רק אסירי צלמון. עכשיו אנחנו עושים הפרדה. אנחנו עושים כאילו כמו שתי משמרות בהתחלה צלמון ואחרי זה חרמון, בשביל לאפשר לשמוע גם את צלמון וגם את חרמון, למרות שהאולם הוא סמוך צלמון. אנחנו עושים את המקסימום, גם אנחנו וגם הנהלת בתי המשפט, כדי שמירב האסירים שעולים לוועדת השחרורים יישמעו, אבל אם יש משהו שהוא בגודל של 12 מ' לא יעזור כלום, לא יכולים לשמור על ריחוק של 2 מ' אחד מהשני. תעבירי בבקשה את בקשתה של הוועדה שהשב"ס יכין איזושהי תוכנית שתאפשר הרחבה של המקום כדי להתאים אותו לתו הסגול, ואז נבקש ממשרד הבריאות לאשר. הרחבה פיזית, ככל הניתן. בתי הסוהר זה לא איזה משהו שניתן להקים אותו בקירות גבס. כאשר האולם בנוי מבטון והמטרז' הכולל שלו הוא 12 מ"ר, או 14 מ"ר, אנחנו לא יכולים להרחיב אותו. זה ברור. אני רק אומר שוב: אני אומר,

ואני גם את הדבר הזה אנסה לנהל מול המשרד לביטחון הפנים ומול הנציב. אבל אני אומר לנסות לחפש דרכים שבאותם מקומות שאין אולמות לנסות להכשיר אולמות, להסב אולי דברים מסוימים. הוועדה מצפה שננסה למצוא, כדי שלפחות יהיו לנו עוד כמה אולמות כאלה, ואנחנו בהחלט משבחים גם את היוזמה הזאת של צלמון וחרמון, של לעשות שתי משמרות. זה בעצם נתן לנו תשובה שזה הרצון שלכם להגיע לכך שוועדות שחרורים יתנהלו כמו שצריך. בסדר גמור. אנחנו נמשיך. אז אנחנו נקרא. יש פה שתי הגדרות שייכנסו לסעיף ההגדרות הכללי אחר כך. "הודעה על מצב חירום מיוחד" הודעה של שר המשפטים על מצב חירום מיוחד לגבי דיונים בבתי המשפט לפי תקנה 2 לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד),

בשל התפשטות של נגיף הקורונה, "ועדת שחרורים" כהגדרתה בחוק שחרור על-תנאי וכן ועדת שחרורים מיוחדת כהגדרתה בחוק האמור, לעניין דיונים לפי סעיפים 4 ו-5 לחוק האמור, תחולת הוראות סימן ה' . הוראות סימן זה יחולו לגבי דיונים בוועדות השחרורים בתקופת הוראת השעה, למעט הוראות סעיפים 22 ו-23 שיחולו בתקופת תוקפה של הכרזה על הגבלה חלקית או הכרזה על הגבלה מלאה. סמכות יושב ראש ועדת שחרורים 20. (א)בלי לגרוע מהוראות סעיפים 7(ד), 16(ד),

או 23(ד) לחוק שחרור על-תנאי, יושב ראש ועדת שחרורים רשאי לדון בדן יחיד גם בעניינים המנויים בתוספת. (ב)החלטה שיושב ראש ועדת שחרורים מוסמך לתיתה בדן יחיד כאמור בסעיף קטן (א), יכול שתינתן על יסוד הכתב ובלא קיום דיון בעל פה, ובלבד שהחלטה בעניין בקשה של אחד הצדדים תתקבל רק לאחר שניתנה לצד השני הזדמנות להגיב בכתב לבקשה. (ג)על אף האמור בסעיף קטן (א), יושב ראש ועדת שחרורים אחרת רשאי לקבל החלטה באחד מהעניינים המפורטים באותו סעיף קטן, לפי הוראות סעיף זה, אם טרם מונה מותב לוועדת השחרורים או אם נבצר מיושב ראש ועדת השחרורים לקבל החלטה כאמור. זה בעצם סעיף שמאפשר חלק מההחלטות שהן יותר פרוצדוראליות שרק יושב-ראש ועדת השחרורים יקבל כדי לייעל את ההליך גם במקרים שבהם יש קושי להפגיש את כולם, או בכלל ממה שאנחנו שומעים על הקשיים והסרבול הרב שיש בוועדת השחרורים והרצון לייעל,

באותם מקרים שכמו שאמרנו שזה לא החלק המהותי של הדיון. דחיית דיוני ועדת שחרורים בשל מצב חירום מיוחד 21. (א)פורסמה הודעה על מצב חירום מיוחד, לא יתקיימו בוועדות השחרורים דיונים בתקופת תוקפה של ההודעה. (ב)על אף האמור בסעיף קטן (א), הדיונים המפורטים להלן יתקיימו כסדרם בתקופת תוקפה של הודעה על מצב חירום מיוחד, אלא אם כן הורה יושב ראש ועדת שחרורים שמנהל בתי המשפט הסמיכו לעניין זה (בסעיף זה, יושב הראש המוסמך) על דחיית הדיון מטעמים שיירשמו: (1)דיון בעניין שחרור על-תנאי מטעמים רפואיים לפי סעיף 7 לחוק שחרור על-תנאי, (2)דיון שדחייתו תביא לכך שלא יהיה ניתן לקיימו לפני שהאסיר נשא שני שלישים מתקופת המאסר שעליו לשאת, (3)דיון בעניין ביטול שחרור על-תנאי לפי סעיפים 20,

21א ו-21ב לחוק שחרור על-תנאי. (ג)על אף האמור בסעיף קטן (א), יושב הראש המוסמך רשאי להורות מיוזמתו, לבקשת האסיר או לבקשת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה,

כי בשל דחיפות העניין יש לקיים דיון בתקופת תוקפה של ההודעה על מצב חירום. אני אסביר לעניין דיונים בבתי המשפט יש בעצם לפי התקנות סמכות לשר המשפטים להורות על מצב חירום מיוחד שמאפשר למנהל בתי המשפט לקבוע איזה דיונים יישמעו באותה תקופה שאי אפשר לקיים את כל הדיונים, ובעצם אין הסדרה כזו לגבי ועדות השחרורים עד עכשיו לא היתה. ולכן מבקשים כאן לקבוע בכל זאת איזה דיונים ייקבעו בתקופה של הכרזה כזו בתקופה שבה אי אפשר לקיים את כל הדיונים, וכמו שראיתם - - - שדיונים דחופים שיביאו לכך שאדם לא ישוחרר - - - זה כלים שלובים. אנחנו משלבים אותם כמה שאפשר. אני ממשיכה בקריאה: קיום דיון שלא בנוכחות האסיר בשל הגבלת נוכחותם של אסירים בבתי משפט 22. א)על אף האמור בסעיף 16(א) לחוק שחרור על-תנאי, דיון בוועדת השחרורים שלא ניתן לקיימו בנוכחות האסיר בשל הכרזה על הגבלה חלקית או בשל הכרזה על הגבלה מלאה יתקיים בהשתתפותו של האסיר באמצעות היוועדות חזותית, ואם יש מניעה טכנית בלתי צפויה והאסיר הסכים לכך באמצעות סנגורו, בשיחה טלפונית, והכול באופן שימזער,

את הפגיעה באסיר בשל כך שהדיון מתקיים שלא בנוכחותו. (ב)על אף האמור בסעיף 16(ד) ו-(ד1) לחוק שחרור על-תנאי, יושב ראש ועדת השחרורים ימנה סנגור לאסיר המשתתף בדיון כאמור בסעיף קטן (א),

(ג)דיון בוועדת שחרורים המתקיים בהשתתפות האסיר כאמור בסעיף קטן (א) יתקיים בנוכחות סניגורו של האסיר. (ד)בין האסיר לסניגורו תתאפשר שיחה חסויה בסמוך לפני הדיון, במהלכו ומיד לאחריו לשם ייעוץ משפטי בלבד, השיחה תתקיים באופן שיבטיח את סודיותה, והוראות סעיף 13(א)(2) לחוק האזנת סתר, לא יחולו

וכאן נוסיף שיושב-ראש ועדת השחרורים יוודא שאכן התאפשרה שיחה כאמור, כמו שעשינו לגבי בתי המשפט במקרים של VC בדיונים בהליכי מעצר או בהליכים פליליים.

ממשיכה בקריאה: (ה)דיון בוועדת שחרורים המתקיים בהשתתפות האסיר כאמור בסעיף קטן (א) יתקיים בדרך שתבטיח כי האסיר,

בא כוח היועץ המשפטי לממשלה וחברי ועדת השחרורים ישמעו זה את זה, וככל האפשר גם יראו זה את זה, במהלך הדיון. (ו)היה האסיר אדם עם מוגבלות, יתקיים הדיון תוך עריכת התאמות הנגישות הנדרשות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013‏, כנדרש בהתאם לסוג המוגבלות, בשינויים המחויבים. דיון חוזר בנוכחות האסיר 23. על אף האמור בסעיף 19 לחוק שחרור על-תנאי, החליטה ועדת שחרורים שלא לשחרר על-תנאי אסיר, בדיון שהתקיים שלא בנוכחותו לפי סעיף 4(א), תשוב הוועדה לדון בעניינו של האסיר, בנוכחותו, לאחר שלא תהיה עוד מניעה לעשות כן, אם האסיר ביקש זאת. כלומר, אם הדיון נעשה ב VC אפשר אחר כך להחזיר לבקשת האסיר - - - דיון חוזר. בדיוק. לעשות דיון חוזר. אני ממשיכה בקריאה: תחליף טלפוני לחובת התייצבות במשטרה בשל הגבלת היציאה למרחב הציבורי

הסעיפים שעברנו עליהם עד עכשיו, בשינויים המתחייבים מאופייה של מערכת השיפוט הצבאי. ההערכה של גורמי הרפואה בצה"ל שנעשות יד ביד עם משרד הבריאות חזרו והבהירו משבוע לשבוע בהתאם לדיווחים שהועברו לשר הביטחון ולדיווחים בהמשך גם של קמצ"ר לגבי הנתונים, לגבי הצורך בהסדרים האמורים גם

(ב)החלטה שיושב ראש הוועדה לעיון בעונש מוסמך לתתה בדן יחיד כאמור בסעיף קטן (א), יכול שתינתן על יסוד הכתב ובלא קיום דיון בעל פה, ובלבד שהחלטה

שדחייתו תביא לכך שלא יהיה ניתן לקיימו לפני

(4)דיון בפסק דין שהפרקליט הצבאי הראשי סבר שיש

רק אם יש תקלה טכנית וההסכמה צריכה להינתן באמצעות הסניגור. (ה)דיון בוועדה לעיון בעונש המתקיים בהשתתפות אסיר כאמור בסעיף קטן (א), יתקיים בדרך שתבטיח כי האסיר, הסניגור, בא כוח הפרקליט הצבאי הראשי וחברי הוועדה לעיון בעונש ישמעו זה את זה, וככל האפשר גם יראו זה את זה, במהלך הדיון, והכול בהתאם למכשיר הטכנולוגי שבאמצעותו יתקיים

רק לציין שאמורה להיות גם פה תוספת, בהתאם לחלק האזרחי - - - התוספת תהיה בסוף החוק. היא

התשנ"א 991, בשל התפשטות של נגיף הקורונה, "הוועדה לעיון בעונש" כמשמעותה בסעיף 509 לחוק השיפוט הצבאי,

חדר משמר צבאי כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי,

והסיכון הבריאותי הטמון בהבאת כלואים לבתי הדין הצבאיים ושהייתם בהם וחזרתם לחדרי המשמר ולבתי הסוהר בפרט, (4)הנחיות לנקיטת פעולות ולשימוש באמצעים לשם הקטנת הסיכון להתפשטות הנגיף, בהתחשב ברמת הסיכון ומהותו.

בדיון הקודם או אחד לפני הקודם דיברנו על הנושא הזה על מי,

עוברים לתנאים של הכרזה מלאה. (ב1) שר הביטחון, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, רשאי להכריז כי לא ניתן לקיים דיונים בבתי דין צבאיים בנוכחות כלואים,

לאחר ששוכנע כי אין דרך לקיים את הדיונים

חוות הדעת תכלול התייחסות לעניינים כאמור בסעיף קטן (ב)(1) עד (3). (ג)בבואו להכריז על הגבלה חלקית או על הגבלה מלאה יביא שר הביטחון בחשבון את ההגבלות שהוטלו על הציבור לפי חיקוק שתכליתו התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, וישקול את

לפי העניין, ולאחר שקיבל חוות דעת עדכנית מחיל הרפואה. (ה)הכרזה על הגבלה חלקית על הכרזה על הגבלה מלאה תוגש לוועדה של הכנסת סמוך ככל האפשר לאחר ששר הביטחון החליט

האם לכתוב "ששוכנע שר הביטחון שחדלו להתקיים הנסיבות", או לכתוב את זה יותר אובייקטיבי "חדלו להתקיים הנסיבות"? זה נשמע טיפה סמנטי אבל יש פה ניואנס. "חדלו להתקיים" זה משהו אובייקטיבי. מה שהסברתי קודם שאנחנו בהצעת החוק חשבנו שצריך תמיד להשתמש

גם לביצוע נותנים, בעצם, זמן היערכות. סעיף קטן (ח) האם הוחלט למחוק אותו? זה בעצם סעיף שאומר ששר הביטחון יודיע לכל הגורמים שחייבים לדעת על המצב הזה.

ובשירות בתי הסוהר,

(2)בסעיף 8, (א)בסעיף קטן (א),

שנשמעת בו עדות לפי סימן ה' לפרק ה' לחוק סדר הדין הפלילי"

(1)בלי לגרוע מהוראות סעיף 240(א) לחוק השיפוט הצבאי, בבואו להורות על הארכת מעצר לפי אותו סעיף קטן, ישקול השופט גם את חיוניות המעצר, בין

זה נכון למקרים אם הבנתי נכון, כשלמעשה הבן אדם מאושפז. כאן הסעיף הוא יור רחב כי הוא מדבר על מצב שבו רופא יכול להחליט ולא כתוב שהוא לא מסוגל להגיע. צריך לעשות את ההשוואה לשני

דיברנו על חולה שמאושפז בבית החולים ויש צורך להביא את כלל הצדדים אליו וזה נראה לנו במסגרת התחלואה של הקורונה לחשוף אותו ואת הצדדים הנוספים שמגיעים עד אליו לתחלואה זה נראה לנו לא מממש את

בסדר.

קוראת: (3)נוסף על האמור בסעיף 240(ד) לחוק השיפוט הצבאי, על

שאין העצור מסוגל להשתתף בדיון מפאת מצב בריאותו, (ב)על אף הוראות פסקת משנה (א) (1)בדיון לפי סעיף 240(א) לחוק המעצרים שלא ניתן לקיימו, טרם פקיעת מעצרו של החשוד בדרך של היוועדות חזותית בשל מניעה טכנית בלתי צפויה,

(ב)הוראות פסקת משנה זו לא יחולו על עצור שהוא אדם המצוי בבידוד; (3)עצור שהוא אדם המצוי

ישתתף בדיון בדרך של היוועדות חזותית באמצעי שתקצה המשטרה הצבאית,

ישמעו ויראו זה את זה, במהלך הדיון,

יחולו הוראות סעיף 13,

ו-35 לחוק המעצרים כפי שהוחלו בסעיף 227א לחוק השיפוט הצבאי, (6)הוראות פסקאות (4) ו-(5) לא יחולו על דיון בעניינו של מי שמוחזק במעצר פתוח לפי סעיף 244 לחוק השיפוט הצבאי.

אוקיי, מקובל.

שהוסף אני לא ראיתי אותו כאן,

אצלנו. אנחנו נגיע לזה בסוף הדיון, זה חלק ממתווה הנשיא וסדר תעדוף. ואנחנו נדבר על זה באזרחי ואז נעשה את ההתאמות.

וגם הנהלת בתי המשפט והשב"ס,

וזה יהיה דיווח שיגיע אלינו אחת לכמה זמן? אנחנו הצענו פעם בחודש - - - לא, אנחנו הצענו אחת לשבועיים,

התנגדות. בתקש"ח זה אחת לשבוע. אני מציע כפשרה שיהיה כמו שאני אומר, אחת לחודש. למערכות - - - אבל הדברים פה הם לא רק על הנתונים. נדמה לי שהיו גם עוד דברים

נתונים מסוג אחד, באמת רלבנטיים גם להחלטה על ההכרזה וגם לפיקוח על ההכרזות של השרים: כמה מובאים הגיעו מדי יום לבית המשפט, כמה דיונים התקיימו ב VC וכמה בטלפון.

מספר בקשות המעצר הראשונות לפי סעיף 21 לחוק המעצרים, כנוסחו בסעיף *** לחוק זה, שהוגשו לבתי המשפט בכל יום בתקופה שקדמה למועד הדיווח, (1א)המזכיר הראשי כמשמעותו בסעיף

מספר הדיונים שהתקיימו באמצעות מכשיר טכנולוגי המעביר קול בלבד ומספר האסירים והעצורים שהובאו

המשטרה רוצה להתייחס, וגם להגיד לנו מי הגורם הרלבנטי. אז ניסחנו משהו שהיה אמור למה שתואר: "הנהלת בתי המשפט תגבש רשימה של עצורים ואסירים בהתאם להחלטות

שעל בסיסה תקבע זהותם של עצורים ואסירים

מדי יום, בתיאום עם שירות בתי הסוהר תוך יישום הוראות הדין והוראות משרד הבריאות,

על מי אני אסמוך?

אני לא יכול לבקש את זה מהשב"ס, זה לא התפקיד שלו. קודם כל הרשות השופטת,

כמו גורמים נוספים, אני רוצה להאמין הסנגוריה,

- - - לפחות שהנהלת בתי המשפט תוכל

אז אולי לכתוב איזשהו נוסח שמשקף את מה שקורה בפועל "הנהלת בתי המשפט תעביר לשירות בתי הסוהר רשימה

זה הכל. זו אחריות, נכון. אז לפחות שיהיה כתוב ששירות בתי הסוהר יעביר להנהלת בתי המשפט את המידע הזה, את המידע על מספר העצורים שמובאים. את המידע כן, אבל אם אתם תגלו ותראו שיש איזושהי בעייתיות וזה לא עובד לפי סדרי העדיפויות שאנחנו רצינו שיעבדו, אז אתם יכולים להרים טלפון, יוכי גנסין ודאי תשמח - - - בוודאי,

הקשר הזה מתקיים ברמה היום יומית. אז אני רוצה שהוא יופיע פה באיזושהי צורה. בניסוח הכי - - - בגלל זה כתוב ש "זהות העצורים תיקבע בתיאום בין הנהלת בתי המשפט לשירות בתי הסוהר". זה מופיע כבר.

אתם אומרים לשירות בתי הסוהר את מי אתם רוצים. זה ההבדל. - - - כשאתה אומר למישהו משהו לא משנה אם זה שירות בתי הסוהר או גוף אחר - - - אתה אומר הוא כבר יסביר.

ככה החיים עובדים. אתה צריך בסוף מישהו שהוא אחראי. מי שאחראי פה זה בתי המשפט, וגם אין בעיה בדיווח גם לפי החוק הזה,

אנחנו מדווחים על בקשות המעצר שמוגשות, רק. תראו, אף אחד לא אוהב לדווח. זה גם בלבול שכל, זה נכון.

אחריות שלכם. כן, מטילים עליכם פה אחריות. אז מה שחשוב לי, כדי שיטילו עלי אחריות אני צריכה ששירות בתי הסוהר יעביר לנו - - - בסדר, אז נוסיף את זה. אני לא בודקת, אין לי יכולת להוציא באופן ממוחשב כמה עצורים - - -בתי משפט.

את תקבלי את התשובות מהם, ואנחנו מצפים שאם יהיו לך הערות תרימי טלפון למי שצריך להרים טלפון, זה הכל. את מבקשת להביא את משה, שמואל ורבקה, הם מביאים רק את רבקה בכל מקרה הם יגידו לך את זה. בדיוק, מקובל. אז תנסחו את זה ביחד, אין שום בעיה. זה לא משהו לעומתי.

אני ממשיכה בקריאה: (ב)לא ניתן לקיים דיון בנוכחות העצורים או האסירים לפי הוראות סעיף קטן (א), תתקיים השתתפותם של עצורים או אסירים בדיונים בדרך של היוועדות חזותית לפי הוראות חוק זה. עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה של מעצרי ימים.

לוועדה - - -בעצם יש לנו היום שתי קטגוריות של דיונים שלא עושים אותם ב VC, כמובן אחד זה שמיעת עדות, שזה באופן כללי אנחנו לא מקיימים דיונים שבהם נשמעת עדות, אלא בנוכחות, אלא בחריגים. ועכשיו אנחנו מגיעים למעצרי ימים. בתקש"ח בעצם הוועדה דרשה שכל הדיונים הראשונים במעצרי ימים יבואו לדיון בנוכחות - - - כשאנחנו חוקקנו את התקש"ח לחקיקה זו היתה גם תקופה קצת אחרת מהיום, אבל אנחנו דרשנו, וייאמר לשבחה של הוועדה וזה גם יצא לפועל, את הנושא של - - -באו השב"ס ואמרו שמבחינתם הם מקבלים את זה, אבל אם אנחנו משאירים את זה כחובה - - - ממה שאנחנו הבנו היום הממשלה מסכימה להשאיר את זה - - זה נשאר כחובה - - - - - ויחד עם החריגים שכבר קבענו בתקש"ח אנחנו ביצענו מנגנון קצת שונה שיאפשר דווקא יותר גמישות, ש - - -יופיעו

שתמיד יביאו, וששר המשפטים יהיה רשאי לשנות - - - משרד המשפטים לא רוצה את זה. גם אנחנו לא מעוניינים בכך. אין בזה שום הגיון שדרג פוליטי יקבע איזה דיונים יהיו ואיזה דיונים לא יהיו. אולי באמת נשמע את עמדת שב"ס בהקשר הזה, ויש להם גם הערה ביחס לאיך שמנוסח הסעיף. הממשלה לא רוצה את התוספת, אז - - - אבל תהיה חובה להביא את כל הדיונים הראשונים במעצר ימים, למעט החריג.

אני רק אגיד את שתי הנקודות המהותיות: קודם כל, היו לנו שני חריגים למעצר ימים. החריג הראשון זה עציר בבידוד והחריג השני זה מי שבא במגע עם חולה מאומת, או שיש חשש ממשי, יש חוות דעת רפואית שהבאתו לבית משפט עלולה לסכן. מקובל.

אני אקרא: (ג) לא יתקיים דיון ראשון לפי סעיף 15 לחוק המעצרים, וכן דיון שבו נשמעת עדות/הבאת ראיות לפי סימן ה' לפרק ה' לחוק סדר הדין הפלילי, בהיוועדות חזותית,

גם דיונים ראשונים במעצרים וגם עדות לא יתקיימו בהיוועדות חזותית אלא אם ביקש העצור, לעניין מעצר הימים, ואם מדובר בעדות זה בהתאם להוראות סעיף 8 שמדבר על מתי

ניתן לכם להתאים את זה. הגורם הרלבנטי פה יהיה נשיא בית הדין הצבאי. חוץ מזה זה אותו הדבר, בעצם.

אף

כלוא ישתתף בדיון באמצעות מכשיר טכנולוגיה

כאמור בחוק זה, אם חלה לגביו חובת בידוד מכוח..." כל הצווים הרלבנטיים. ואני מקריאה עם הגורם הרלבנטי: "שוכנע קצין משטרה צבאית

ראשי על יסוד חוות דעת של קצין

רק רציתי להעיר שההערה הזו נכונה גם לבתי הדין הצבאיים זאת אומרת, סמכות גם לסגן. אנחנו נעשה את ההתאמות. נעשה את ההתאמות. אבל סגן שיוסמך על ידי הפצ"ר. כן, כן. לדעתי זה גם סוכם בדיון הקודם. אני קוראת: סדר העדיפויות בתקופת תוקפה של הכרזה על הגבלה חלקית 5. (א)נשיא בית המשפט יורה על קיום דיון בנוכחות עצור או אסיר כאמור בסעיף 4, בהתאם לסדר העדיפויות שלהלן: (1)דיון שנשמעת בו עדות לפי סימן ה' לפרק ה' לחוק סדר הדין הפלילי, של נאשם שהוא עצור, לעניין זה תינתן עדיפות לדיון בעניינו של נאשם השוהה במעצר זמן רב יותר, (2)(א)דיון ראשון לפי סעיף 15 לחוק המעצרים ודיון לפי סעיף 21 לחוק האמור, שלגביו הודיע בא כוח הנאשם מבעוד מועד כי בכוונתו להעלות טענות לעניין דיות הראיות, עילת המעצר או חלופת מעצר, דיון לפי סעיף 4 לחוק סמכויות שעת חירום (מעצרים); דיון לפי סעיף 5 לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב 2002‏ דיון ראשון לפי סעיף 7 לחוק ההסגרה, התשי"ד 1954‏; עכשיו יש שאלה האם

ההחלטה של הוועדה לבקש שכל דיוני המעצרים הראשוניים

האם לא נכון להפריד בין שתי הקטגוריות

שבסדרי עדיפויות גם מעצר ראשון, כמובן, הוא מעל לכל השאר פה. או שבכלל שאנחנו לא צריכים לכתוב את זה. לא צריך לכתוב את זה,

את לא צריכה לכתוב את זה. זה הפועל היוצא, ברגע שכתבנו סעיף שחובה. לכן אנחנו מבחינתנו אינדיפרנטים זה מבחינתי שאלה של ניסוח ואם רוצים להביע את זה גם פה - - - אם זו שאלה של ניסוח אז נחשוב על זה אחר כך. - - - אני שואל את חברי הוועדה כל הסעיף נבנה כשחשבנו שלא תהיה חובה.

צריך להתאים את זה בצורות קצת אחרות. יש בעיה עם איך שזה מנוסח? זה קצת מבלבל כשזה - - - אותי זה לא מבלבל דיון מעצר זה דיון מעצר ימים. פה זה דיון מעצר עד תום ההליכים.

צריך להוריד את הרישה, זה ברור. זה צריך להתחיל במילים: "דיון לפי סעיף 21 לחוק האמור...." וכל ההמשך. רגע, יוכי אתם אומרים בכלל להוציא? היא אומרת משהו אחר, לדעתי. בכלל להוציא מפה מתוך התעדוף את הדיון הראשון? דיון ראשון קבוע כחובה. קבענו אותו לפני חמש דקות כחובה. ככה זה גם קורה בפועל. אנחנו לא מתעדפים כי זה פשוט חובה.

אם אנחנו נתעדף אנחנו רק פוגעים כוח של החובה. נכון. לכן אני לא הצלחתי להבין מדוע זה נשאר כך. - - - צריך

אבל אם אין אז זה ענייני נוסח. אני ממשיכה בקריאה: (3)דיון בעניינו של עצור לפי סעיפים 15 או 17,

דיון שעניינו הקראת כתב האישום, לרבות דיון מקדמי לפי סעיף 143א לחוק סדר הדין הפלילי, דיון שעניינו הכרעת דין, דיון שעניינו

טענות לעניין העונש או דיון שעניינו גזר דין . ב- (4) יש שינוי ממה שקראנו בדיון האחרון, וזה מקובל על כל הגורמים הרלבנטיים. (5) דיון בעניינו של עצור לפי סעיפים 21,

62 או 62א לחוק המעצרים, שאינו מנוי בפסקאות (2) או (3), דיון לפי סעיפים 5 ו־7 לחוק סמכויות שעת חירום (מעצרים) או דיון לפי סעיפים 14ג(ד) ו־14ד(ב) לחוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר, התשנ"ז 1996‏; אתם רוצים להסביר את השינוי ואת התעדוף החדש שאתם מביאים לוועדה? בעצם, מה שהנהלת בתי המשפט הציפה הנשיאים משתמשים בסמכות שלהם לסטות מהתעדוף, הם מתעדפים את דיוני ההקראה, טיעונים לעונש, הכרעת דין וגזר דין. בעצם זה דיונים שיש חשיבות באמת להתרשם, ושהעצור יהיה נוכח בפני בית המשפט. לכן חשבנו לנכון, וזה היה מקובל גם על דעת הסנגוריה וגם על דעת המשטרה והפרקליטות להעלות אותם מתוך הסעיף שדיבר על כל הליך פלילי, זה פעם אחת והסנגוריה חידדה בהקשר הזה שעדיין צריך לשים לפני כן את הדיונים של מעצרי ימים,

אפילו שזה עוד לא דיון ראשון. וזה היה הרציונאל. מה שיש לנו עכשיו זה ל- - - את ההוכחות, ואחר כך ההוראה הייחודית לדיון ראשון מעצר ימים, אחר כך מעצר עד תום ההליכים, הדיונים המהותיים, אז יתר דיוני מעצרי הימים, ואז הדיונים הספציפיים שיש חשיבות, מתוך ההליך העיקרי, הקראת כתב אישום, הכרעת דין, טיעונים לעונש וגזר דין, אז יתר דיוני המעצרים, ואז כל דיון אחר בהליך פלילי עתירות אסירים וכן הלאה. זה היה מקובל כל כולם, זה משהו שהניסיון בשטח הראה. אני ממשיכה: (6)דיון שאינו מנוי בפסקאות (א) עד (ה) שעצור או אסיר צד לו, אני אמשיך בהקראה ואחר כך יש לנו שאלה עקרונית אחת שנשארה לנו. (ב)בכל דיון לפי סעיף קטן זה תינתן עדיפות לדיון בעניינם של עצור, אסיר או נפגע עבירה שהוא קטין, או בעניינם של עצור או אסיר עם מוגבלות שמקשה באופן ממשי על השתתפותו בדיון בדרך של היוועדות חזותית. (ג)על אף האמור בסעיף זה, לעניין סדר העדיפויות הקבוע בו, נשיא בית משפט או סגנו רשאי להורות, מטעמים שיירשמו, כי הליך מסוים יתקיים בנוכחות העצור או האסיר גם אם יש בכך משום סטייה מסדר העדיפויות הקבוע באותן פסקאות, ובלבד שהמספר הכולל של העצורים והאסירים שיובאו באותו יום לא יעלה על המספר המרבי של העצורים והאסירים שניתן להביא באותו יום לפי הוראות פסקה (1)

(ד)על אף האמור בסעיף קטן (א), אם מתקיימים דיונים בעניין עתירת אסיר או דיונים לפני ועדת שחרורים לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר באולמות בתי משפט הסמוכים

ולא מתקיימים בהם דיונים אחרים בהליכים פליליים, יובאו לדיונים אלה בכל יום מרב העצורים והאסירים המותר, תוך יישום הוראות הדין והוראות משרד הבריאות. יש לי הערה, וזה קשור להערה של חבר הכנסת סגלוביץ' קודם לכן, שאנחנו הכנסנו להצעת החוק, וזה הוקרא בשבוע שעבר, סעיף שלפיו ההוראות של ה VC לא יחול במקרה של דיון שמתקיים באולמות הסמוכים לבתי הסוהר. זה משהו שאנחנו רוצים שיישאר, ואז זה בעצם ייתן את המענה לכך שיש עדיפות ברורה לקיים שם, ואנחנו משתמשים בהסדר ה VC כמשהו שיורי. שתי הערות קטנות: אני מזכירה שצריך להחריג מההגדרה "אסיר" את המוחזקים כמשמעותם בחוק הכניסה לישראל. נקודה שנייה: להסב את תשומת הלב

הנקודה האחרונה היא הנקודה שהועלתה על ידי הרווחה,

מצאנו לנכון שצריך לתת איזושהי משמעות או התייחסות או חשיבות לתיקים שהם תיקי אימוץ או תיקי נזקקות של קטינים, שבהם בעצם מדובר בתיקים שמוציאים ילדים מהבתים זו פגיעה די חמורה

לכן אנחנו חושבים שנכון שזה ייכנס בשיקול דעת של נשיא שיכול לסטות מהתעדוף מנימוקים שיירשמו. אנחנו חושבים שנכון להכניס בתוך הסעיף הזה התייחסות להליכים האלה שדיברתי עליהם. מה שאנחנו חשבנו זה להכניס בסוף אם אפשר אחרי זה לטייב את הניסוח